אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב, 19 בינואר 2022. הישיבה הייתה אמורה להיפתח בשעה 09:00 אבל על פי בקשתה של חברת הכנסת אורית סטרוק דחינו אותה לשעה 10:00 כדי לאפשר לה להגיע בבטחה. תודה רבה. אמרתי מראש לחברת הכנסת סטרוק שבגלל שזה נדחה, אני רק אנהל את תחילת הישיבה, את הסעיף הראשון של מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ, ואחר כך, לסעיף הבא, לנושא של הערעור, יחליף אותי חבר הכנסת איתן גינזבורג. תודה רבה גם לאיתן. נתחיל בסעיף הראשון, בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ. מזכירת הכנסת, גברת ירדנה מלר הורוביץ, בבקשה. תודה אדוני. בוקר טוב. פניתי בשמו של יושב ראש הכנסת אליך כיושב ראש הוועדה כדי לבקש את הוועדה המכובדת לבחור ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ. היושב ראש עתיד לצאת ביום שני, כ"ב בשבט, 24 בינואר, ולשוב ארצה ביום חמישי, ה-27 בינואר. גם חוק יסוד קובע שכאשר יוצא היושב ראש את גבולות הארץ הוא ממליץ ואתם תבחרו ממלא מקום. מבקש היושב ראש שמי שימלא את מקומו הוא חבר הכנסת איתן גינזבורג, סגן יושב ראש. אני אפרט שהיושב ראש יוצא לגרמניה. בשבוע הבא בכל העולם מציינים את יום השואה הבין-לאומי שחל ב-27 בינואר, והוא מוזמן על ידי הבונדסטג. הוא גם יקיים פגישות מדיניות. מציינים שם שמונים שנים לוועידת ואנזה. הוא ייצג את הכנסת ולכן נדרש האישור שלכם לאיתן גינזבורג כממלא מקום.

תודה רבה. נעבור להצבעה. אפשר לומר משהו בעניין הזה.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות מכיוון שנקלעתי לדיון. רציתי לומר שבעיניי איתן הוא המועמד הטוב ביותר שיכול להיות לתפקיד הזה ואני מאחלת לו הצלחה.

זה כיף לשמוע. אני רציתי קודם להצביע ואז להגיד את זה. אני מצטרף לדבריך כבר עכשיו, לפני שהצבענו. בהחלט מרגש לשמוע וגם נכון. בלי לפגוע באף אחד אחר כמובן.

אנחנו נעבור להצבעה.

מי נגד?

הצבעה אושר פה אחד פה אחד בחרנו בחבר הכנסת איתן גינזבורג כממלא מקום יושב ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נעבור כעת לסעיף השני שבסדר היום, סעיף הערעור. חבר הכנסת האוזר, התנצלתי מראש. דחינו את הישיבה על פי בקשתה של חבר הכנסת אורית סטרוק כדי לאפשר לה להגיע בבטחה לדיון. הודעתי לה שמאחר שהדיון נדחה, אני לא אוכל לנהל אותו וחבר הכנסת איתן גינזבורג יחליף את מקומי. תודה רבה והמשך דיון פורה ומהנה.

שכחתי לברך אותך על המינוי לסגן יושב ראש הכנסת. אני מברכת אותך בהזדמנות זאת למרות שכבר יצא לנו להיות יחד. צביקה כרגע מייצג כאן את הנשיאות ואני מברכת אותו באהבה רבה. תודה. אדוני היושב ראש, אני מגישה הצעות דחופות לסדר בכל שבוע ועל פי רוב הן נדחות וזה בסדר כי אי אפשר לקבל את ההצעות של כולם ואני מבינה את זה. לכן לא בכל שבוע אני מגיעה לכאן לוועדה לערער אבל הפעם הדיון הוא כל כך חשוב וגם כל כך דחוף שלא נראה לי סביר שהכנסת לא תעלה אותו לסדר היום, ואני אסביר. בשבועות האחרונים אנחנו חווינו כאן במדינה, בנגב, אירועים קשים ביותר. חווינו פרעות שלא ידענו כמותם מאז שומר חומות, פרעות חמורות ביותר. חווינו כאן בתוך הכנסת סוג של אינתיפאדה פנימית של חברי הכנסת הערבים. זה התחיל במפלגת רע"מ שמיאנה להגיע להצבעות ולכן אתם כקואליציה הפסדתם בהצבעות, וזה המשיך בחברת הכנסת זועבי שבחרה להצביע נגד הצעת חוק של הקואליציה מאותן סיבות ממש. זאת אומרת, כולנו יודעים שיש מתיחות עצומה סביב האירוע הזה של הנגב. אנחנו גם יודעים, ושמענו כי זה שודר בחדשות לנו ככנסת זה לא דווח שהפרעות בנגב נפסקו, נעצרו, הגיעו לאיזושהי הפסקה כזאת או אחרת וגם הפרעות אם אפשר לקרוא לזה,

ההתנהלות הבעייתית של רע"מ, נראה שהיא פסקה - אם אני מבינה נכון, רע"מ היום תצביע עם הקואליציה וכל זה קרה תחת ההבטחה, אני אומרת את זה מכלי התקשורת, שבנוסף לאותם שלושה ישובים בדואים שכבר הוחלט להסדיר אותם, הולכים להסדיר עוד 11 ישובים כאשר מדובר על היקפים מאוד מאוד גדולים של שטח כאשר יש מי שאומרים 255 אלף דונם ויש מי שאומרים מעל מיליון דונם של אדמות מדינה בנגב. אלה הדברים שאנחנו שומעים מהתקשורת. אני אגיד שאני שומעת גם דברים מאחורי הקלעים ומאחורי הקלעים אני שומעת שבעצם הייתה אמורה להגיע החלטה על הבדואים לישיבת הממשלה הקרובה, ביום ראשון הקרוב, והיא לא תגיע כי יש חוסר הסכמה קיצוני בתוך הקואליציה על איך צריכה להיראות החלטת הממשלה הזאת ואיך בעצם צריכים להיראות אותם 11 יישובים שמנסור עבאס מדבר עליהם. אנחנו יודעים שיש הסכם קואליציוני שלצורך העניין הוצאתי אותו עכשיו ובו כתוב שהממשלה אמורה לאשר בתוך 45 ימים מיום כינונה הכרה בשלושה יישובים בדואים בנגב, ואנחנו יודעים שזה לא קרה תוך 45 ימים ולכן התחילו כאן בלגנים בתוך הבית הזה עד שבסופו של דבר ניתנה החלטת ממשלה שגם היא לא שלמה אלא היא בעצם החלטה שנזקקת לעוד הרבה הרבה דיונים פנימיים ואנחנו יודעים שבדיונים הפנימיים האלה גם יש אי הסכמות קיצוניות בין חברי הקואליציה. עוד כתוב בהסכם הקואליציוני שבהמשך הממשלה צריכה להסדיר את כלל ההתיישבות של האזרחים הבדואים בנגב בהתאם לאינטרס הציבורי הכולל, ואנחנו לא יודעים מהו האינטרס הציבורי הכולל. אדוני היושב ראש, אנחנו מדברים על הנגב. הנגב הוא שטח עצום של מדינת ישראל שהוא תחת איום של מיני אוטונומיה פלסטינית. אנחנו יודעים שחלק גדול זה אנחנו יודעים מהנתונים של המשטרה מהפורעים שפרעו בנגב בשבועות האחרונים וזרקו בקבוקי תבערה, יצרו שריפות והניחו אבנים על מסילת הרכבת חלק גדול מהם הם חצי פלסטינים כי הם בנים לאימהות פלסטיניות. אנחנו יודעים שיש חשש עצום לנגב ולא יכול להיות, אדוני היושב ראש, שנושא כל כך קריטי לשלומה של מדינת ישראל, לשלומו של הנגב, ואגב, גם לשלומה של הקואליציה הזו כי ברור שיש בתוככם מחלוקות אדירות - ההחלטה לא תגיע לישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב ואני לא יודעת מה השלכות הרוחב של הדבר הזה. זה לא יכול להיות שדבר כזה לא יעלה לסדר היום. זה לא עוד נושא. אני מקבלת באהבה ובשקט פעמים רבות שנושאים שאני מגישה נדחים, הרי לא יכול להיות שהכנסת תדון כל יום תדון רק בדברים שאורית סטרוק מעלה, אבל כאן זה נושא שהוא ממש בנפשנו.

אנחנו היינו עדים לאינתיפאדה עד לפני כשבוע. אני חושבת שזה לא יכול להיות - ובאמת הייתי רוצה לשמוע כאן את ידידי צביקה האוזר שאני חושבת שהוא מבין כמוני את החשיבות העצומה של הנגב שלא יגיע שר מטעם הממשלה לתת בדל מענה, קצה חוט, איזושהי סקירה מינימלית לחברי הכנסת על מה הולך לקרות כאן - האם אנחנו הולכים לאבד את הנגב, האם רע"מ תקבל את מה שהבטיחו לה בהסכם הקואליציוני, מה בעצם הבטיחו לה. אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. אגב, הסתכלתי על סדר היום וראיתי שלא יקרה שום אסון אם יתווסף עוד נושא ואני חושבת שהנושא הזה הוא דחוף כי כמו שאמרתי, התכנית הייתה להעלות את זה לישיבת הממשלה הקרובה אבל זה לא יעלה. לפחות בואו נדון בזה. אתם באמת חושבים לדון בזה רק בחדרי חדרים? רק מאחורי הקלעים? רק ב-שושו כזה בלי שהציבור ידע ובלי שהציבור יבין על מה מדובר? זה לא הגיוני.

תודה רבה . סגן יושב ראש הכנסת ישיב.

אני משמש כאן בהופעתי הראשונה ומן הסתם תוך כדי תנועה אלמד עוד ועוד מושכלות יסוד של המקום הזה. למיטב זיכרוני כצופה מן הצד בדיונים מהסוג הזה למדתי שהוועדה רואה במוסד הערערים מוסד שבו צריך לנהוג בשום שכל ובמסורה, שכן טבעה של הסיטואציה בה עומדת הנשיאות היא שיש תמיד הרבה הרבה יותר הצעות מאשר אלה שמתקבלות. נדמה לי הפעם יש 19 הצעות מתוכן התקבלו ארבע הצעות וזה אומר ש-15 הצעות לא התקבלו. אני בטוח שכל מי שמציע הצעה דחופה לסדר, בטוח ומשוכנע, אחרי שבחן את הנושאים, שזה זה הדבר שצריך לדון בו בשבוע הזה. אם כולם היו מגישים ערעור, אתה צודק. גם לזה אני אתייחס. אני מסכים אתך.

זה קצת מזכיר לי בהיקש רחוב, תמיד כשהיו מדברים על מינויים, במינויים - יכול להיות שהשר אוחנה מכיר את זה - כשאתה ממנה אדם, אתה אומר שהיו עשרה מועמדים, מיניתי אחד, נשארתי עם אחד כפוי טובה ותשעה שונאים. אני קורא את זה בהיקש רחב. לא אמור להיות ייעוץ משפטי במהלך הדיון הזה? לא אמור להיות. הוא חייב להיות. אני מסתכל ורואה 19 הצעות, מתוכן 4 הצעות התקבלו ואני רוצה לציין שארבעתן כולן של האופוזיציה. זאת אומרת, גם כאן בהסתכלות רחבה. כמו שאמרתי מקבלים הצעות במסורה ולא כל אחד מערער. אני רוצה לשאול כאן שאלה. כמעט כל פעם שאני מגיע אני רואה את חברת הכנסת סטרוק מערערת. אני רוצה לשאול את מנהלת הוועדה כמה פעמים חברת הכנסת סטרוק הגישה ערעורים. חברת הכנסת סטרוק העלתה למשל את שאלת ט' באב, שבעיניי זה היה משהו באמת משמעותי שכנסת ישראל לא תציין ט' באב ב-א' באב? תציין את ט"ו באב או במקום אחר. על זה נחמץ לבי ואני חושב שהוועדה הזאת התכנסה. אבל יש לי איזושהי תחושה, ואולי אני חושד בכשרים, כי אמרת שלא כל אחד מערער, אבל אם חברת הכנסת סטרוק היא המובילה בערערים, מתגנבת לי תחושה - - - אלא אם היא מובילה בהצעות לסדר.

אני אשמח לבדוק את זה. אני לא רוצה שתרגיש כמו בלעם בן בעור שאתה בא לקלל ונמצא מברך. אתה בסך הכול מעיד על הנחישות של חברת הכנסת סטרוק. אני מכיר את נחישותה ואני מעריך את נחישותה אבל אני כאן דן לגופה של ועדה של כנסת שהיא עיוורת צבעים לאדם כזה או אחר. אני מעלה במסגרת הנחישות את השאלה האם הגשת ערערים, כמוה כחלופה דלה דלה עד מאוד לקבלת נפח בפעילות פרלמנטרית, בהוכחה של נחישות, חלופה דלה מאוד לדיון במליאה. אני אומר שיכול להיות שהבדיקה הזאת לא תעלה ואני חושד בכשרים כי לא בדקתי את הנתונים לפני כן. אל תשאל כמה פעמים. תשאל כמה נושאים. אם יעלה שחברת הכנסת סטרוק מערערת באופן בלתי פרופורציונאלי לעוד 119 חברי כנסת, זה אומר סוג של דרשני וזה גם אומר איזה דבר, שצריך גם למנן את הערעורים כי בכל פעם - - - אולי גם רוויזיה לא מוצאת חן בעיניך. נאפשר לסגן יושב ראש הכנסת שמייצג כאן את הנשיאות. לפי הבדיקה שלנו הוגשו עד היום 23 ערעורים מתוכם 7 הוגשו על ידי חברת הכנסת אורית סטרוק והיא אכן המובילה. כמה מתוך השבעה האלה הם על אותו נושא? שלושה מתוכם זה רק על הנושא הזה.

זאת אומרת, ארבעה-חמישה נושאים. אני מאמין שהיא גם המובילה בהגשת הצעות לסדר. אינני יודע. אני רק אומר שתחושתי הסובייקטיבית,

ספרתי ובהן צדק לא אמרתי ולא ידעתי את הסיפור הזה, אבל הכנסת סטרוק מערערת בהיקף של שליש מהבית הזה. אשר על כן אמירה לגופה של ההצעה הנוכחית שאני מבקש לדחות את הערעור היא בנסיבות הכוללות, נראות לי סבירות. כשאני משווה

יחד

זאת, העמדה הזאת שהציג סגן יושב ראש הכנסת ביחס לחברת הכנסת אורית סטרוק ועתירותיה לוועדת הכנסת נובעות מסיבה מאוד פשוטה היא חרוצה פרלמנטרית, היא מגישה המון הצעות לסדר, מדי שבוע, ולכן באופן סטטיסטי כאשר אתה לא מגיש בכלל וכאשר אתה מגיש הרבה, וכאשר אתה מרגיש נפגע, הגיוני וטבעי שתמצה וזה מתבקש את הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותך כדי להעלות לסדר היום נושאים שהם באמת בליבת

חבר הכנסת ארבל, אני מזמין אותך להצטרף לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת המשנה למודיעין ותוכל להתרשם מעבודה פרלמנטרית בהסתכלות כוללת. צביקה, אני בהחלט התכוונתי לכל מילה. מי שמחרים ועדות באופן סיסטמתי, בוחר לעצמו את

אני הייתי מצפה שאתה כממלא מקום יושב ראש הכנסת תפגין ניטרליות. לכל הפחות. אתה לא יכול עכשיו להביע את עמדת הנשיאות כשנשלח לכאן חבר נשיאות

אבל עכשיו אתה גם יושב על כיסא יושב ראש ועדת הכנסת. אני יכול להצביע.

העמדה העקרונית הזאת כאשר היא באה לבטא גם את עמדת

החלטת הנשיאות במקרה הזה - למרות ששלושה חברי כנסת מסיעות שונות ביקשו לקיים דיון בנושא הבוער הזה, שבאמת הביא את מדינת ישראל לראש הכותרות בחדשות הבקשה לבוא ולקיים דיון מגוון עם ריבוי דעות, ההחלטה של הנשיאות במקרה הזה לבוא ולהיתפס לסטטיסטיקות בלבד ולא להסביר לגופו של עניין למה לא לקיים את הדיון הזה, היא עמדה לא לגיטימית. תודה רבה.

תודה אדוני היושב ראש. קודם כל, כמו שאמרתי גם בפעמים קודמות, אני חושב שלא ראוי כל כך כשיש יושב ראש ועדה קבוע אחר שלא הוא ישב כאן אלא ישב כאן חבר נשיאות שבעיניי נמצא בניגוד עניינים בהחלטות כאלה. אני לא מרגיש בניגוד עניינים. אדוני יושב הראש, גם אני הגשתי 4 פעמים ערעור על הצעות דחופות לסדר. לא רק בנושא אחד. בנושא אחד. היא הגישה כמעט כפליים ממך.

אורית הצטרפה אלי בכל ארבעת הפעמים האלה. כמה התקבלו מתוך כל ה-23? אני צריכה לבדוק את הנתונים. כנראה אחת או שתיים. אם הייתם מאשרים במסורה ומקיימים את הדיון באופן ענייני כאן ולא רק כחותמת גומי לנשיאות, אולי גם ההגשות היו במסורה. אבל מכיוון שהגשנו 4 פעמים על אותו נושא ולא אישרתם באף אחת מהפעמים, לכן יש הצטברות של ערעורים. אדוני סגן יושב ראש הכנסת - - - איזה מהם? למי אתה מתכוון? לזה שמייצג את הנשיאות. מעבר לכל מה שאמר ארבל, ואני מסכים כמעט לכל מילה שלו.

על זה שאתה לא מסכים שאיתן יגיב, שיאמר את דעתו. אני חושב שלאיתן שמורה הזכות לומר את דעתו. בעיניי הוא בניגוד עניינים אבל הוא יכול לומר את דעתו. כאן לא הסכמתי איתך. אתה שאלת במה לא הסכמתי ואני עניתי.

אדוני סגן יושב ראש הכנסת למעשה מתנגד למוסד הרוויזיה. יש לנו בקשה לדיון מחדש בכל הסתייגות, בכל נושא שעולה כאן לוועדה, בוודאי ובוודאי שיש לנו אפשרות להגיש רוויזיה, בקשה לדיון מחדש, על החלטה שלא היינו שותפים לה. זו בקשת רוויזיה שהיא מובנית, שהיא בסיסית והיא צריכה להיות. השימוש בעיניי צריך להיעשות בה בכל מקרה שאדם חושב שלא נעשה דיון כמו שנדרש בסוגיה שלו. לגופו של עניין. להבדיל מחבר הנשיאות שלא רצה להתייחס לגופו של עניין כי באמת כנראה אין לו מה לומר לגופו של עניין, אורית, אני מתפלא איך חשבת בכלל שהנשיאות תאשר בקשה כזאת, כאשר חבר הנשיאות לא גינה את ניסיונות הרצח וההרג שביצעו המצביעים שלו. אבנים נזרקו על אוטובוסים ועל רכבים פרטים, סלעים הושמו על מסילת רכבת ואם לא הערנות של הנהג, היה יוצאים כאן באסון שאני לא יודע להעריך חלילה מה יכול היה לקרות. אתה רוצה לומר לי שצביקה האוזר מייצג כאן בדיון את מנסור עבאס?

אז תגיד את זה. בוודאי. אין לי שום ספק. אתה רוצה להגיד לי שמנסור עבאס לא רוצה שידברו על הנגב? תלוי מי ידבר על הנגב.

לא אורית סטרוק. לא בכובע של אורית סטרוק. ולא בכובע של לבוא ולהסביר את התוהו ובוהו והמערב הפרוע שמתרחש בנגב. אתמול פגשתי כמה חברים מיבנה ומכל מיני מקומות ומישהו שאל אותי אם יש מסלול בטוח שאפשר לנסוע בו לאילת בלי להסתכן בכך שיזרקו עליו אבנים. אמרתי לו את האמת. מנתב"ג. בדיוק. בשמיים. מישהו מיבנה אתמול סיפר לי שחמותו גרה בדימונה ואשתו לא מוכנה להצטרף אליו לבקר את אימא שלו. היא אומרת שזה מסוכן, שהוא ילך לבד כי היא לא הולכת למקומות האלה. אתה מבין למה הפכנו? מדינת ישראל, הדרום, "עלו את זה בנגב ועליתם את ההר", הנגב, הציונות, כל מה שאתה מדבר עליו לפעמים בלהט חבר הכנסת האוזר, ופתאום זה כבר לא מעניין כי מנסור עבאס יושב בנשיאות והוא לא מוכן. כמו שבחוק החשמל נתתם רק לערבים ולא להתיישבות הצעירה, ואחרי שהם המחישו לנו מי אדוני הארץ, וואליד טאהא ומנסור עבאס על בימת הנואמים, הם ממשיכים לסרס אתכם. מילא אם היה רק מנסור עבאס, את מנסור עבאס אני יכול להבין אבל יש עוד גורמי שמאל פוסט ציוניים כמו יאיר גולן שעומד שם ואומר להם תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. תגיד, הבן אדם הזה נורמלי? את מי אתם מחזיקים אצלכם בממשלה? זה פשוט שיגעון. הוא אמר גם שנרגיע את אלקין אם צריך. להרגיע את אלקין, הוא יכול.

הם באמת שולטים באלקין. אלקין שולט בנו והם שולטים באלקין. בסוף כמו המשל עם העכבר ששולט בראש הממשלה. שלמה, משפט לסיום. משפט סיכום שלי. כתשובה ציונית למה שעושים לכם השמאל הפוסט ציוני בקואליציה, שהם עושים כל מה שמתחשק להם בהצעות חוק, מצביעים לפי מצפונם ולא לפי עמדת הקואליציה, אני חושב שדבר הזה, שאתם חייבים אותו לתושבי הנגב, חייבים לקיים דיון, להראות שאכפת לכם, שאכפת לכנסת הזאת ממה שמתרחש בנגב. לכן אני מבקש לאשר את ההצעה.

חבר הכנסת אוחנה. אתה מבין היושב ראש שבקואליציה הזאת אתה נחשב לסמן ימני. אז ברכות על הצטרפותך למחנה. אני רוצה לברך אותך על עוד משהו. התבשרנו זה עתה שאתה תמלא את מקומו של יושב ראש הכנסת בהיעדרו, הוא נוסע לגרמניה, ואני רוצה לאחל לך הרבה הצלחה.

אולי גם הנשיא יחליט לנסוע ואז תהיה נשיא המדינה. איתן, ברכותיי. אני בכל אופן תמיד שמח שאתה מתקדם. אני חושב שהדברים שאולי נאמרו כביכול בגנותה של חברת הכנסת סטרוק, שהיא מגישה הרבה ערעורים, מהיכרותי איתה ואפשר להגיד היכרותי ארוכת השנים זה לשבחה מכיוון שאורית היא אחת מחברות הכנסת החרוצות שיש במשכן הזה ושהיו במשכן הזה. היא מגישה הרבה הצעות לסדר ובנושאים המרכזיים היא גם מגישה ערעורים כי היא סבורה שזה נושא מרכזי ואני סבור כמותה. אני בכלל לא חושב שהיינו צריכים לעסוק דווקא באורית סטרוק. יכול להיות שכל הערעורים שיתקבלו יהיו רק של אורית סטרוק כי הם צודקים ויכול להיות שאף ערעור שלה לא יתקבל כי אף אחד מהם לא צודק,

אם יתקבלו ערעורים שלה או לא, הנושא חשוב. ראיתי את הנושאים שכן אושרו בנשיאות הכנסת. מכיוון שכולם הוגשו על ידי האופוזיציה, אני כמובן לא אקל ראש באף אחד מהם. הם כולם חשובים. אבל אני חושב שהנושא של הנגב שממשלות ישראל כולן בעשרות השנים האחרונות עסקו בו - ואני חושב שאפילו צבי כמזכיר ממשלה זוכר זאת בצורה מאוד מאוד כבדה ומשמעותית ואנחנו רואים אותו, ואני חושב שיש רכיבים בקואליציה הזאת שגם הם רואים אותו, כחבית חומר נפץ שעלול להתפוצץ. אני ער לזה שסביב הנושא הזה יש מחלוקות קשות מאוד גם בתוך הקואליציה ולכן זה בדיוק המוסד של הצעות לסדר שנועד ללבן נושאים כבדים, מחלוקות כאלה בפרלמנט. אני חושב שהנושא הזה הוא מספיק כבד ומספיק חשוב כדי שהערעור הזה יתקבל וכך אני מציע שנעשה כאן.

תודה רבה. עמיחי שיקלי, בבקשה. אני מבקש לחזק את דבריה של חברת הכנסת אורית סטרוק ולהוסיף ולומר שאני חושב שאנחנו כרגע נמצאים בסיטואציה מאוד רגישה בנגב. אנחנו רואים ניצנים של אינתיפאדה. יכול להיות שזה לא יתפתח, שזה היה אירוע חד פעמי, כך כולנו מקווים, אבל יכול להיות שזה כן יתפתח וכן יתרחב למשהו יותר משמעותי. אנחנו רואים שלצערנו דווקא מהלכים שלכאורה אמורים היו לשרת את האוכלוסייה הזאת, בסופו של דבר מביאים את אותה אוכלוסייה לא להכרת הטוב לצרוך העניין אלא דווקא להמשך הקצנה והסלמה. אנחנו כולנו ערים לכך שגם בשבוע הבא אמורה לעלות הצעה להסדיר עוד ישובים ויש בקשה לעוד ישובים ויש גם את 11 הנקודות של רע"מ שמתכתב עם מורשת 11 הנקודות בנגב ב-46, אם אינני טועה. העניין הזה הוא כבד מדי כדי ששרים יחמקו מדיון או יטרפדו כאן דיונים חשובים על הנושא הזה. זה מצריך דיון, זה מצריך התייחסות ברמה הכי גבוהה שיש ובפרט כאשר יש קואליציה מאוד מאוד קטנה שעל פניו עושה רושם שהיא נסחטת על ידי רע"מ ומשלמת מחירים מאוד מאוד כבדים שיש להם השלכות לא רק לטווח הקרוב אלא גם לטווחים המאוד מאוד ארוכים על איך יתעצב הנגב ואיך הוא ייראה. אני חושב שזה נושא כבד שראוי להתייחסות מהגורמים הכי בכירים ולא נכון להשתמש בכלים פרלמנטריים כדי לסכל כאן דיונים שחברי כנסת מהאופוזיציה מבקשים לקיים. מעבר לכך, בהצלחה במילוי מקום. תודה. חברת הכנסת וולדיגר. לא שמעתי את דבריה של חברתי אורית. שמעתי את חברי עמיחי. אני רוצה להוסיף ולומר שמעבר לסוג של בלגן וקטסטרופה שאנחנו רואים, אני חייבת לומר שגם יש ציבור עצום ורק אתמול היינו במאה צמתים וראינו כ-200 אלף אנשים שיוצאים לרחוב וחשים דאגה עצומה לקיום שלנו. אני חושבת שלו בשביל זה, למען יראו. אני משפטנית כבר לא מעט שקלים וצדק צריך להיראות ולא רק להיעשות. חשוב מאוד שגם ציבור שחושב אחרת מהממשלה הנוכחית יראה שמתקיימים כאן דיונים חשובים בדברים שהם ממש בבסיס המשמעות שלנו, הקיום שלנו במדינת ישראל. אי אפשר להוציא את הנושא הזה כאילו הוא לא חשוב והוא לא רלוונטי ולא לקבל את הערעור הכול כך חשוב הזה לקיים דיון עומק בתחום, גם בגלל שהנושא הזה מאוד חשוב אבל בוודאי גם כי צריך לראות שמאפשרים לכולם לשמוע, לקבל תשובות משמעותיות ורציניות כי זה בסך הכול בית שהוא דוגמה. מישהו - אולי חברי צביקה - כינה את המקום הזה שוק,

אתמול או שלשום באחד הדיונים ואולי בוועדה כאן. שוק במובן החיובי ולא השלילי. שוק הדעות. לי דווקא הייתה ביקורת על שוק הדעות. כיכר השוק ריקה. זה דיון מרתק שאפשר לעשות אותו. צריך לעשות אותו לעיני הציבור כיד שכולם ישמעו וילמדו את הדברים ונקבל כאן תשובות ראויות למה שצריך לקבל. חשוב מאוד לקבל את הערעור. קרן ברק. אני פשוט בשוק מזה שההצעה הזאת לא התקבלה. חלק מהתפקיד שלנו בכנסת הוא להציף את הנושאים שנמצאים על סדר יומה של המדינה. אי אפשר לטעות בזה שזה אחד מהנושאים הכי חשובים. אני הייתי מקימה ועדת חקירה פרלמנטרית. הייתי עכשיו דנה עם מסקנות אמיתיות לגבי מה שקורה בנגב. זה נכון מאוד שזה לא מתחיל עכשיו אבל זה לא משנה, אנחנו חייבים לעצור את זה. זאת העת להתחיל לראות איך אנחנו פותרים את כל סוגיית הנגב ואיך אנחנו לא מוותרים על חבל ארץ כל כך משמעותי עבור כולנו. לכן זה לא משהו של קואליציה ואופוזיציה. זאת המדינה של כולנו ובהתחשב בכך שזאת המדינה של כולנו וזה חבל ארץ של כולנו, אנחנו צריכים לשבת ולעשות דיוני עומק,

כי אני לא בטוחה ששם מתרחשים אירועי עומק אלה, אלא דיונים בכנסת. לא דיון אחד של הצעה לסדר אלא דיונים שהולכים ומתמשכים של מעקב, של תפיסת עולם, של מה אנחנו הולכים לעשות שם. אני גם חושבת שצריך להקים גוף שהוא שמירה על ביטחון לאומי, כמו המשטרה, עוד מחלקה שתדאג - חוץ מהמשטרה וחוץ מהצבא - לאזרחי מדינת ישראל ובכלל לביטחון שלנו כאן אבל זה לחוד. אנחנו היום צריכים לשים את כל משאבינו על הנושאים האלה. עתיד המדינה והנגב הוא אחד המקומות הכי חשובים לנו ואני מבקשת שההצעה הזאת תתקבל וכי הערעור של חברתי אורית סטרוק יתקבל. מבחינתי צריכים לקיים סדרת דיונים וכולנו נשב ונקבל החלטה למען עתיד המדינה.

תודה.

אני אומרת בעיקר לאיתן ולצביקה, וכמובן גם לכל החברים האחרים שבאו לתמוך. אני נורא מצטערת שהדיון נסחב לשאלה של אורית סטרוק. זה לא קשור לאורית סטרוק. את לא היית כאן. צביקה, אני רוצה להגיד לך, אני מאמינה שהנגב חשוב לך לא פחות מאשר לי. אני מאמינה שכמזכיר ממשלה לשעבר וכחבר פעיל במפלגה שלך אתה מודע אין לי ספק שאתה מודע למחלוקות הקשות שיש בתוך הקואליציה על עתיד הנגב ועל הדרישה המופקרת שמציג עכשיו עבאס ושהיא הציג אותה תוך כדי איום והוא יחזור לאיים ויחזור לסנדל ויחזור להטיל עליכם כל מיני סנקציות ברגע שהוא יראה שכלתה עליו הרעה ושהוא לא מקבל את כל מבוקשו. אני מאמינה שאתה יודע את הדברים. אני אומרת את זה בצער, צביקה, אני מאמינה שזאת הסיבה שהנושא לא עולה למליאה וזאת הסיבה אתה בחרת לדבר על אורית סטרוק ולא על הנגב. אני אומרת לך צביקה שבהינתן שאחוזים עצומים מיושבי הבית הזה, מנבחרי הציבור, אחוזים עצומים מהאנשים שהציבור שלח לכנסת לא מוכנים לקבל את הדרישות של מנסור עבאס. רק בגלל שהוא יושב בתוך הקואליציה הוא מכופף אתכם פעם אחר פעם. אני מאמינה שאתה מבין היטב שהנושא של הנגב חייב לעלות לדיון כאן בכנסת ולא יכול להמשיך להתנהל בחדרי חדרים, מאחורי הקלעים, ב-שושו, בלי שאף אחד יודע ושומע. אתה מכיר אותי צביקה מספיק טוב ומספיק שנים כדי שתדע שאני יודעת גם מה קורה בחדרי חדרים. גם את זה אתה יודע. אני אגיד כאן באנקדוטה, אדוני היושב ראש, שכאשר נכנסתי לכנסת, בכנסת ה-19, יש את הקטע הזה שאתה נותן נאום בכורה ומישהו עולה לברך אותך. עלה אורי אריאל לברך אותי ואמר שאורית סטרוק מנהלת את ישיבות הממשלה מאחורי הקלעים. אז גדעון סער העיר לו: גם עת ישיבות הקבינט. אני יודעת גם מה קורה מאחורי הקלעים וגם אתה צביקה יודע. גם אתה יודע שהנושא של הנגב קורע אתכם מבפנים. עד הממשלה הנוכחית. כרגע ראש הממשלה אמר לך לעוף לו מהעיניים.

גם עכשיו אני יודעת מה קורה. תאמין לי שאני יודעת. אני אומרת לך צביקה, אני קוראת לך כי אתה הזכרת כאן את הצעד שהיה באמת יפה ובאמת מאוד מאוד ראוי שאתה הובלת כאן בחדר הזה כעלה הנושא של ט' באב, הובלת אתה צעד מאוד ראוי, ואני קוראת לך להוביל עכשיו צעד שיאפשר לנושא הנגב לעלות. אני רוצה שר שעומד על דוכן הכנסת ואומר לחברי הכנסת ולציבור על מה באמת הוויכוח עם 11 הנקודות האלה בנגב, על כמה דונמים מדובר, איזה שטחי מדינה אנחנו הולכים לאבד, האם אנחנו כן או לא נכנעים לאינתיפאדה האלימה של רע"מ. שר צריך לעמוד ולתת דין וחשבון לציבור על הנושא הזה. אני מבקשת ממך צביקה, כחברה, כשותפה לדרך לאורך שנים, לשנות את דעתך בעניין הזה וכן לאפשר לנושא הזה לעלות. תודה. צביקה האוזר, בבקשה. תודה רבה.

אני מודה על הדברים שאמרת ברמה האישית. אני גם מעריך אותך מאוד אישית ואני בטוח שבשל בקיאותך בהליכות הכנסת את מבינה שהדיון איננו דיון של עמדתי מול עמדתך כאן בוועדה. אני יכול להגיד לך שברמה האישית נושא הנגב קרוב ללבי. אני יכול להגיד לך שברמה האישית נושאים נוספים שהיו השבוע על סדר היום קרובים ללבי אפילו לא פחות. אני יכול לתת את ההצעה הדחופה לסדר של חברתנו רות וסרמן לנדא לגבי מניעת ההתלקחות הבאה והטיפול בעיר עכו. זזה חשוב לי לא פחות. עכו חשובה. אל תפקירו את עכו. ההצעה הזאת לא עלתה. עכשיו תורי לדבר. אני לא מבין למה אני לא יכול לדבר ולהציג את הדברים. אני מבקש לשמוע את הדברים שלי באותה נחת ששמענו את הדברים של קרן ושל אורית. היא לא דיברה בכזה פאתוס. זה סגנוני לדבר, בפאתוס. אני חושב שלכנסת הזאת חסר קצת פאתוס. יש לה יותר מדי שכונה וחסר לה פאתוס. אני חושב שאצלך עדיף שכונה מפאתוס, ואצלו עדיף פאתוס על שכונה ותכבדי כל אחד ואת צורת הדיבור שלו. אני חושב שלפני יומיים עלית אלי אמרת שאת נכנסת בחרדת קודש למקום הזה. אז תיכנסי בחרדת קודש גם לוועדה הזאת. לא מדובר כאן בבית קפה ואל תפריעי לי בדבריי כאן בוועדה. אני אוטנטית. אני אוטנטי לא פחות ממך ואל תייחסי לאנשים כן אוטנטיות או לא אוטנטיות. אל תתני באנשים סימנים בדרך הדיבור שלהם. אני מדבר ככה, את מדברת אחרת, יצפה הציבור וישפוט. אני מבקש, לא ציונים אישיים. תודה רבה. לכן אומר בפאתוס שלי אל מול הפאתוס של אורית סטרוק על פנייה נרגשת בנגב. קראתי קריאה נרגשת להתלקחות הבאה וטיפול בעיר עכו של רות וסרמן לנדא, הצעה דחופה לסדר שלצערי הרב הנשיאות לא קיבלה. לא זו אף זו, נושא הנגב עלה לפני פחות משבועיים במסגרת חוק החשמל. הדיון התקיים במשך 14 שעות. איילת שקד אמרה שחוק החשמל לא חל ב-... לבוא ולהגיד שהכנסת בתפקידה כשוק הדעות ככיכר הרעיונות, כבמה לצד תפקידה כמחוקקת וכבקרה על הרשות המבצעת, כבימה להחלפת דעות, רעיונות ודברים, נושא הנגב עלה בצורה משמעותית - - - השרה אמרה שהוא

אז לא להפריע.

אני חושב שהדברים נשמעו יכול להיות בצורה פחות מיטבית אבל כפי שאמרתי, יש שלל הצעות חשובות שנדונות מדי שבוע. ההסתכלות של הנשיאות היא הסתכלות כוללת. כמו שאמרתי, אני לא תמיד חושב שהחלטת הנשיאות תואמת אחד לאחד את בחירתי האישית כפי שאני הייתי עושה זאת, אבל ההחלטה של הנשיאות בהקשרים הכוללים, לרבות בהקשר הדיון של 14 שעות שהתקיים בנושא הנגב זה מכבר, היא החלטה סבירה בנסיבות העניין. אני חוזר על דבריי שהוועדה הזאת צריכה לקבל ערעורים במסורה כי אחרת אנחנו לא נוכל לקיים התנהלות סבירה שאותם עשים ייפתחו בשל סיבות טובות כאלה ואחרות שכל כמעט כל ההצעות, אפשר לדבר עליהן בפאתוס,

ראוי להכלילן בסדר היום. פאתוס לא משנה סדרי עדיפויות. קרן יכולה לשבת ולהקשיב, ואם הדברים חורים לך, הדלת. או תקשיבי או לא. אני אומר עכשיו את דעתי. זה לא ממקום של ניגוד עניינים. אם מישהו רוצה להטיל עלי חשד לניגוד עניינים, הייתי אומר שכל מה שחבר סיעתה של אורית סטרוק הוא בניגוד עניינים כי הוא חבר סיעתה. אני לא חושב שזה המצב. יש לנו תפקידים שונים בכנסת. אני אומר את דעתי שהיא דעה קונסיסטנטית כבר מהכנסת הקודמת בה לא הייתי חבר הנשיאות אלא ישבתי בכיסא הזה ונהגתי כך באותה מידה.

בכנסת הקודמת את היית חברת הנשיאות ולא אני. אני בדעה שאת החלטת הנשיאות צריך לכבד כי הנשיאות שוקלת שיקולים שונים בבואה לבחור אילו הצעות דחופות יעלו על סדר יומה של הכנסת, בטח בהינתן שאנחנו נמצאים בתקופה בה יש הרבה מאוד פעילות פרלמנטרית ואנחנו רואים את הישיבות בהן אנחנו יושבים. אושרו, ל טעמי, 4 הצעות חשובות, כל אחת במקומה. כולן של חברי האופוזיציה. אני לא רוצה לומר מה יותר חשוב ממה אלא אציין את שמן. למשל, חיוב אזרחים בתשלום עבור בדיקות אנטיגן כתנאי שחרור מבידוד, כיצד ישראל ערוכה או לא ערוכה למזג אוויר קיצוני והצפות בערים, החמרה דרמטית במצוקות נפשיות של צעירים ובני נוער של חברת הכנסת וולדיגר, פוליטיזציה חמורה במינהל תקין בספרייה הלאומית, דבר שדנו בו לא מעט. כמו שציין חבר הכנסת האוזר יש עוד הרבה מאוד הצעות דחופות לסדר שהן חשובות כי אחרת הן לא היו נקראות דחופות. גם בנושא סוגיית הנגב הוגשה לא רק מטעמה של אורית סטרוק אלא גם מטעמו של איימן עודה ומוסי רז. אתם משתיקים את הנגב. גברתי, זה שתצעקי זה לא יהפוך אותך ליותר צודקת. את עמדתך אמרת כבר שלוש פעמים. בפעם הרביעית זה לא יהפוך אותך ליותר צודקת. דעתי היא שאנחנו צריכים לכבד את החלטת הנשיאות. אני מסכים שבשבוע שעבר על אף שלא היה דיון ייעודי בנושא הזה כמעט כל מי שעלה לנאום בהצעות חוק שונות התייחס לנגב. כולם.

שם והקשבתי. לא עמד שר על הדוכן ונתן דיווח לכנסת לגבי מה שקורה. לא עמד שר. אנחנו יכולים לדבר אבל לא עמד שר על הדוכן ואמר לנו מה באמת קורה. נכון. בנסיבות הללו אני לא רואה טעם בקבלת הערעור. לפני שאתה מצביע, אני חייב לשאול שאלה קטנה. בכובעך כממלא מקום יושב ראש הכנסת עם צאתו לחוץ לארץ, האם תסכים לשבץ את חבר הכנסת טיבי לניהול ישיבות המליאה? כשאגיע לתפקידי, כשהוא יטוס לחוץ לארץ,

האם תשקול את זה בלב פתוח ונפש חפצה? הוא רואה מהניסיון של בנט. אני מציע לך לדבר גם עם אחמד טיבי, גם עם מרגי וגם ביטן וגם עם אחרים מה אמרתי ביחס לנושא הזה. אני מעלה את הנושא להצבעה. מי תומך בקבלת הערעור של חברת הכנסת סטרוק? פינדרוס ושיקלי יכולים להצביע? כן. אם כן, שניים בעד. מי נגד?

הצבעה הערעור לא נתקבל שניים בעד ושלושה נגד. הערעור לא התקבל. אני מודה לכולם. אני מודיעה שאני אמשיך לדרוש דיונים על הנגב.

תודה רבה.

בשעה 10:56.